בוקר טוב. אני רוצה לשלוח איחולי רפואה שלמה לדוד ביטן. הוא לא נמצא כאן כיוון שהוא לא מרגיש טוב היום.

אני אדלג על ההקדמה כדי לאפשר לשרת העלייה והקליטה להתייחס